אני יכול לעשות את זה בעצמי, לאשר את התקנות. ל' בסיון התשפ"ג, ה-19.06.2023, והנושא הוא הצעת תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (תיקון).

חברת הכנסת מלקו ואני, אנחנו עכשיו מתקנים נוסח.

הוקם משרד העבודה, והיה ביחד עם משרד העבודה והרווחה והשירותים, ועכשיו זה רק שר העבודה. אז אני אקריא את הנוסח?

אני יכולה להקריא את הנוסח, אבל את ההסבר לנוסח - - - אני,

אז יש לנו פה את טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (תיקון), התשפ"ג-2023: בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו- 400 לחוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995 (להלן,

ולאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 1 בתקנות הביטוח לאומי (מועצת המוסד), התשי"ח-1958 (להלן - התקנות העיקריות), בתקנה 1, במקום "שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים" יבוא "שר העבודה". תיקון תקנה 2 בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2) יבוא: "(2) המנהל הכללי או עובד בכיר אחר במשרד שבראשו עומד השר,". תיקון תקנה 3 3. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בכל מקום, במקום "שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים" יבוא "השר". אז באמת הלב של התקנות האלו, חוץ מתיקוני נוסח, הוא נוגע ל-2. 1 ו-2, שאומרים ששר העבודה הוא, זה לא שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, זה שר העבודה. והמנהל הכללי או עובד בכיר אחר במשרד שבראשו עומד השר - - - שר העבודה. הוא יושב הראש, אם אני מבינה נכון, הוא יושב ראש המועצה או,

בדרך כלל סגן יו"ר המועצה. סגן יו"ר המועצה. אז למה היה פה ככה שוב? את יודעת להסביר?

אני קיבלתי פה מכתב משר העבודה, ואני אגיד את התמצית של הדברים כדי להסביר לצופים על מה אנחנו מדברים. אנחנו יודעים שמשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים התפצל לשני משרדים. יש שר העבודה ויש שר הרווחה. אז כדי שהחקיקה תהיה מושלמת, אז זה אומר ש"ביום 29.01.2022 התקבלה החלטת ממשלה מספר 93 בדבר הקמת משרד חדש שייקרא משרד העבודה. בין יתר הסמכויות שיועברו לשר העבודה העומד בראש המשרד הועברו גם כלל הסמכויות לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי) וחקיקה סוציאלית נוספת שבאחריות המוסד לביטוח לאומי שהייתה קודם לכן באחריות שר הרווחה והשירותים החברתיים", ולכן, זה סעיף 1. סעיף 2 "בהתאם לסעיף 8 בחוק הביטוח הלאומי, הרשות העליונה של המוסד הינה מועצת המוסד. סעיף 14 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי השר המוסמך לפי החוק הינו יושב ראש המועצה, ואילו יתר הרכב המועצה הוסדר בתקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) התשי"ח (להלן - תקנת מועצת המוסד). בתקנה 2 לתקנה מועצת המוסד נקבע כי אחד מחברי המועצה המונה 19 חברים יהיה מנכ"ל משרד העבודה,

והשירותים החברתיים. מי שכך ולאור העברת כלל סמכויותיו של הרווחה אל שר העבודה, נדרש כעת לתקן את הוראות התקנות האמורות, כך שייקבע כי המנהל הכללי של המשרד או עובד בכיר אחר שבראשו עומד השר האחראי, יהיה חבר המועצה.". ולכן הוא צירף את הטיוטה המתוקנת שהקראנו קודם, ומבקשים לפי החוק, את האישור של וועדת העבודה והרווחה לאשר את התקנות הלאה, וזאת כנדרש בתקנות מועצת המוסד. השאלה, אדוני, מה הסמכויות? אתה אומר שאותו מנהל כללי, היה כתוב משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, וכרגע הסמכויות הן, כרגע השר, היה צריך להבהיר שהשר הוא שר העבודה.

והמנהל הכללי כפוף לשר האחראי שזה שר העבודה. והמנהל הזה יהיה חבר המועצה. הוא חבר המועצה, ואיזה סמכויות נתונות לו לפי, כן. שלומי מור, הביטוח הלאומי.

אבל אני אסביר כיוון שאנחנו עוסקים בדבר הזה, יו"ר המועצה הוא השר. בדרך כלל, שנים רבות אחורה, סגן יו"ר המועצה, שהוא נבחר על ידי המועצה, הוא באמת מנכ"ל משרד. לכן זו פונקציה מאוד משמעותית.

הפונקציה הזאת גם אחראית על אחת הוועדות החשובות במועצת הביטוח הלאומי, שדנה במינויים, שדנה בכל מיני קביעת נציגים בוועדות השונות.

אי איוש התפקיד הזה מאוד מקשה על תפקוד המועצה ולכן נדרש לקדם את זה. לכן זה נדרש. אז למעשה אחרי התיקון הזה לא יהיה למשרד הרווחה,

שר הרווחה הוא כבר לא השר האחראי על הביטוח הלאומי, אבל למעשה למשרד הרווחה לא יהיה נציג במועצה? במועצה, כחבר מועצה לא. על אף זאת, כיוון שהמועצה מורכבת מוועדות, בוועדות המועצה ניתן למנות חברים מכל הקשת,

- - - משרד הרווחה.

אם יהיה צורך בכך, בהתאם לנושאים הספציפיים.

אז אנחנו לוקחים את זה, לצורך הפרוטוקול אני אומר את זה כיושב ראש וועדת העבודה והרווחה, שכן ישולבו אנשי משרד הרווחה בוועדות. תראה,

אני לא יכול להתחייב בשם המועצה. מי שמחליט - - - אני לא מבקש התחייבות, אני אומר את דעתי. אה, טוב.

חד משמעית. אני חושב שזה נכון. אז אני מודה לך. אתה דורון יהודה, נכון? אז אתה חושב שזה נכון לעשות? אני חושב שזה נכון. וגם אתה ביקשת לדבר, ד"ר עמיחי תמיר, תגיד משפט. כן, חל שינוי באחריות על המוסד לביטוח הלאומי. במקרה זה שר העבודה, אבל צריך להדגיש ששר העבודה, חבר הכנסת בן צור, הוא גם השר הממונה על הביטוח הלאומי.

כדאי להוסיף את זה להגדרה של התיקון, כדי שזה לא יהיה בהגדרה שר העבודה. בכנסת הבאה זה יכול להיות שר אחר. אבל בכנסת הזאת זה שר העבודה.

אבל התקנות האלה, לא כדאי כל פעם לשנות.

כשיהיה שר אחר נצטרך לעשות - - - אפשר, ואפשר יהיה להוסיף "השר הממונה על הביטוח הלאומי". דבר נוסף שאני רוצה להדגיש, אין ייצוג לאנשים עם מוגבלות, או כמעט אין ייצוג לאנשים עם מוגבלות במועצה, ואנחנו קוראים לשנות את זה. יש נציג. פסקה 9 אומרת שיש נציג של ארגון המייצג אנשים עם מוגבלות.

בחוק יש את זה. בחוק אבל לא בפועל. יש מישהו מארגון נפגעי תאונות עבודה.

כן, אבל הוא לא מייצג אותי. והוא לא מייצג בכלל אותם. הוא לא מייצג אותם. אני לא ראיתי אותו ב-7 שנים, וגם אתה לא. אתה נמצא פה לא מעט. טוב אז הערתך נרשמה בפרוטוקול. אתה רוצה להוסיף, דורון, משהו? אני רוצה להוסיף שצריך לתת ייצוג

המועצה זו המועצה שדנה - - - התייעצות עם הציבור,

ושל כולנו.

לכן, צריך לתת ייצוג לארגונים הגדולים, שגם הם יהיו בתוך בייצוג, וגם אם זה על חשבון להגדיל את המועצה. היה בעבר מועצה גדולה יותר, חיים כץ ביטל והקטין אותה, ואנחנו חושבים שאין מקום להקטין אלא צריך להגדיל ולהכניס את הנציגות של הנכים על מנת שיהיה תיאום בתוך המועצה למטרות הנכים.

בצורה מסודרת. צריך לעגן את זה.

בנוסף לנציג של ארגון המייצג אנשים עם מוגבלות,

יש - - - כן, הדעה לגיטימית, אבל תגידי מה כתוב בחוק. בתקנות היום כתוב שיש נציג של ארגון המייצג אנשים עם מוגבלויות,

שגם בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם במידת האפשר בנסיבות העניין, לייצוגן של אוכלוסיות שונות, ובכלל זה לקבוצות אוכלוסייה המנויות בסעיף 15(א) לחוק שירותי המדינה מינויים. שאז מדובר בין השאר גם באנשים עם מוגבלות. זאת אומרת, זה - - - זה מופיע בחוק.

צריך רק לבצע את זה, אתה אומר, בפועל. לשים את זה בפועל.

לגבי ההצעה שעלתה פה שאמרה שאולי צריך להגיד במקום, להגדיר כולל שר העבודה, היום תקנה 1 אומרת שהמועצה תהיה מורכבת מ-19 חברים כולל שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתקנות אלה השר. ואחרי זה המנהל הכללי של המשרד מנוי פה בפסקה 2. השאלה אם אתה רוצה כפי שהציע עמיחי תמיר פה, הציע שיהיה כתוב "כולל השר הממונה על הביטוח הלאומי", ויקראו לו השר, והמנכ"ל יהיה ממשרדו של השר. אתם רוצים להשאיר את זה עד כדי כך פתוח? שלום, מצטערת על ההפרעה. אני ממשרד העבודה. שלי ממשרד העבודה. איזו הפרעה?

על האיחור, כן. אז אנחנו מבקשים שיופיע במקום מנכ"ל משרד הרווחה ייכתב "המנהל הכללי של המשרד או עובד בכיר".

אה, רגע, זה כתוב בטיוטה?

בטיוטה כתוב המנהל הכללי או עובד כללי,

שבמשרד שבראשו עומד השר.

עכשיו עלתה פה הצעה,

שבמקום שיהיה כתוב שהשר הוא יהיה שר העבודה, יהיה כתוב השר הוא שר הממונה על הביטוח הלאומי - - - לא,

את מסבכת את זה.

שיהיה שר אחר - - - השר הוא לא ממונה על הביטוח הלאומי. השר הוא בעצם האמון על החוק והוא בעצם, מכוח החוק בקובעו כיו"ר מועצה. הוא לא ממונה על הביטוח הלאומי מובן הרחב, ולכן לא הייתי בוחרת במינוח הזה. ההגדרה של השר הוא לא שר הממונה על הביטוח הלאומי. מפקח. על פי - - - הוא שר העבודה, ואנחנו לא נסבך את, החוקים שלנו מספיק מסובכים. הנוסח צריך להיות פשוט. כמו ששר העבודה ממונה על הביטוח הלאומי, אז כשמדובר בשר העבודה מדובר על השר הממונה על הביטוח הלאומי. לא צריך להגיד את זה עוד פעם. המשמעות היא שאין לנו פה נציג של משרד הרווחה בתוך החוק הזה. זה אמרנו את זה כבר. לא אמרנו את זה, ואני אמרתי, ואני באמת אמרתי שבוועדות, אמר שלומי, היועץ המשפטי, איזה ועדות זה? וועדות המועצה יש בנושאים שונים. וועדות בנושאים שונים. לגביהן, אפשרות למנות גם מי שאינם חברי מועצה. אז אני מבקש ששם יהיו גם נציגי משרד הרווחה. כי משרד הרווחה יש זיקה גדולה מאוד בין משרד הרווחה לביטוח לאומי, למרות שהשר הוא שר העבודה, זה שני דברים. ונציגי נכים. כתוב 4 פעמים נציגי נכים, ונוסיף פעם חמישית.

אנחנו לא מוסיפים,

משאירים כמו שהקראנו את זה. אני מסכים עם ההערה של הדיל שלומר השר הממונה יכול ליצור שאלות כאלה ואחרות. אנחנו נשאיר את זה כמו שזה. זה פשוט לא קשור - - - כן, אבל השאלה היא, מה שהמשמעות היא שאם בשלב מסוים ישתנה המבנה והביטוח הלאומי יהיה כפוף לשר אחר - - - למישהו אחר, אז נצטרך לתקן את זה שאת הסמכויות שלו. בינתיים אנחנו משאירים כמו שהקראנו. את רוצה להקריא את זה עוד פעם?

אז מי בעד ההצעה כפי שהקראתי את טיוטת תקנות הביטוח הלאומי, כפי שהקראתי פה לפרוטוקול? מי נגד?

התקבלה ההצעה ואושרה תקנת הביטוח הלאומי. תודה רבה, הישיבה הזו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:04.